על סדר היום: הצעת תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות), הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ג-2023. נציג משרד התקשורת, תציג לנו את העניין. אנחנו מבקשים את אישורכם להארכת הוראת השעה של תקנות הטלגרף